בוקר טוב לכולם וברוכים הבאים לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. היום יום שלישי, ו' בחשון התשפ"ב.

אלה שנמצאים כאן באולם הוועדה מבחינה פיזית ואלה שצופים בנו בזום,